סעיף 1: מועדי כנסים במושב החמישי של הכנסת העשרים המלצת יושב-ראש הכנסת וסגניו, לא יידון בדיון הזה מאחר שירדנה לא יכולה להגיע. היא היתה

אבל מכיוון שהישיבה נדחתה נבצר ממנה להגיע והיא ביקשה לדחות את הנושא. 2. בקשת יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה להקדמת הדיון בהצעת חוק גנים

הובא על-ידי יושב-ראש ועדת הפנים לדיון - - - מה זה הדבר הזה

בושה שאתה מתנהג בצורה כזאת, אדוני היושב-ראש. זה בושה שאתה מתנהג בצורה כזאת, פשוט תתבייש לך. לא עושים דברים בצורה כזאת, לפחות תעשו את זה קצת יותר בעידון. רק תבהיר על מה אתה מדבר. איך שאתה מתנהל. מדבר חבר כנסת לא מעניין אותך בכלל, אתה מדבר עם מגייסי הסיעה שלך.

אני פונה גם ליועץ המשפטי אני יודע שאתם בדרך כלל נוטים לאשר כל דבר שהקואליציה מעוניינת בו, אבל אני חושב שגם לזה יש גבולות. מה מבקשים מאתנו? מבקשים מאתנו להחיש את הדיון במליאה, למנוע את הזמן הדרוש לפני הדיון במליאה לקראת הקריאה השניה והשלישית. זו מהות הבקשה. למה הבקשה הזו, בנסיבות העניין, היא בקשה מאוד יוצאת דופן וחריגה? מכיוון שהדיון, מהרגע שהצעת החוק הזו הוכנה לקריאה הראשונה, נעשה בצורה חפוזה, קיצונית ולא מקובלת. למרות שהחוק הזה מעורר ויכוח קשה ונוקב בכנסת, יושב-ראש ועדת הפנים קבע אותו לדיון ביום חמישי, שהוא לא יום של עבודת כנסת. כשלא היה לו רוב - - - מה זה לא יום עבודת כנסת? לא יום עבודת כנסת, גברתי. את יודעת בדיוק על מה אנחנו מדברים. זה יום רגיל של עבודת כנסת.

משך את הדיון הזה עד לשעה 20:45 בערב, כולל כינוס של ועדת הכנסת לדיון בנושאים חדשים שהועלו - הכול כדי להשלים את כל המהלך של הדיון במהלך של יום דיונים אחד, מבלי שנעשתה התראה לחברי הכנסת, מבלי שנעשתה הודעה מוקדמת לחברי הכנסת. ככה נראה מחטף. אתה רוצה לשמוע את עמדת היועץ המשפטי?

אתם יכולים, כמובן, להסתגר בעולם הפורמליסטי ולהגיד: אין שום בעיה, הכול בסדר. אנחנו מכירים הרבה דיקטטורות שעלו לשלטון בעזרת פורמליסטיקה תקינה, אבל אתם נדרשים פה לבצע בחינה מעמיקה של המהלך הזה. כאשר מדובר על דיון כל כך חפוז, כל כך חסר גבולות, כל כך בניגוד לפרוצדורה ולמקובל בכנסת, כל כך בניגוד לנוהל, ואחר כך כשמגדישים את הסאה ורוצים גם להביא פטור מחובת הנחה על אותו דיון חפוז, על אותו מחטף שנעשה ביום חמישי,

אדוני היועץ המשפטי, שבירה של הקווים האדומים ושל הכללים המקובלים בכנסת.

אני מבקש בעניין הזה, אדוני היושב-ראש, לקבל גם את חוות דעתו של היועץ המשפטי של ועדת הכנסת בכתב, מכיוון שהדבר הזה הוא שינוי בנורמות שמקובלות. עכשיו נשמע אותו בעל פה, אחר כך אתה מוזמן להתכתב אתו באי-מייל. תקנון הכנסת מסדיר באופן מפורש את ההוראות שקשורות לפטור מחובת הנחה לפני הקריאה השניה והשלישית. הדרישה בתקנון היא בקשה בכתב של הוועדה. יש לנו בקשה בכתב. נמצאת פה היועצת המשפטית של הוועדה שתציג גם העמדה המשפטית של הלשכה המשפטית, ולכן אני לא רואה מניעה פרוצדורלית לדון בנושא הזה בישיבת ועדת הכנסת הזו. הוא שאמרנו, הפרוצדורה בסדר. המשפט נהדר בפרוצדורה.

חבר הכנסת חנין, לתקן את תקנון הכנסת בעניין הזה ולבקש שהדיון לא יתקיים - - - נהלים, תקדימים הכול לא שווה,

אני רק רוצה לומר: תקנון הכנסת יוצא מנקודת הנחה - - - צר עולמנו כעולם הפרוצדורה. תקנון הכנסת דווקא יוצא מנקודת הנחה אחרת, שצריך לדון בבקשות האלה, אם יש בקשה בכתב. אם אתה רוצה, אראה לך את הסעיף בתקנון. לכן אני לא רואה מניעה שוועדת הכנסת תקיים דיון בבקשה הזאת. אמרנו: צר עולמנו כעולם הפרוצדורה.

אני רק רוצה להבין, דב חנין. ברשותך, אני רוצה להבין משהו מהדברים שלך. האם אתה מציע שביום חמישי ועדות הכנסת לא יתכנסו ולא יצביעו?

אני לגמרי לא מציע את זה. השאלה שלך, אדוני יושב-ראש הקואליציה,

אני בעד שוועדות הכנסת יעבדו בכל הימים, אבל כאשר בחוק שהוא מאוד מאוד קונטרוברסלי וכולם ידעו שהוא

מקיימים דיון ביום חמישי עד השעה 21:00 בלילה כדי לגרום למצב שחברי כנסת יתקשו להגיע כי מה לעשות, יום חמישי זה לא יום עבודה שגרתי אחרי זה - - הודיעו שבוע קודם,

- - לא נותנים פטור מחובת הנחה. לפחות פטור מחובת הנחה לא נותנים.

זה טיעון שגם אין לך דרך להוכיח אותו.

כי ביום חמישי אף אחד לא עמד בכניסה לכנסת ועצר חברי כנסת מלהיכנס לכנסת ולבוא לעבודה. עובדה שמיקי לוי הגיע בשעה 19:00. אז עם כל הכבוד, זו טענה לא נכונה. חבר הכנסת דב חנין, הקושי של חברי הכנסת הוא מכל הצדדים. אבל לקושי של הקואליציה יש פתרון, כי דוחים את ההצבעה למתי שנוח. תהיה בקואליציה. אתה מוזמן.

תודה, אדוני היושב-ראש. מה שאנחנו רואים כעת זה הולך להיות חלק מנשף המסכות של הקואליציה הזאת, שתמשיך לשחק את המשחק כאילו שום דבר לא השתנה וכאילו אתם יכולים להמשיך ברוב של 61 כמו שעשיתם קודם.

מהר מאוד תיווכחו שזה לא הולך לעבוד לכם כפי שאתם רוצים. אפשר לעשות קיזוזים עם האופוזיציה. אותך אי-אפשר לקרוא לסדר. אני לא יודע מה

זה קושי לוגי מי ישמור על השומרים. זה נכון. אויה לנו שאלה השומרים. בכל אופן, אדוני, את כתב האשמה לכם כבר הניחו השרים בממשלתכם, שקבעו שזאת הממשלה הגרועה ביותר - ממשלה שפגעה בביטחון המדינה, ממשלה שלא משיגה את היעדים שלה. ולכן, מה אתם עושים עכשיו? אתם אצים ורצים לתקן כל מיני תיקונים של חקיקה. יבואו אחר כך חברי כנסת מהסיעה של שני השרים הכמעט מתפטרים ויסבירו איך הם תומכים בממשלה שרק אתמול הם אמרו שהיא הגרועה בממשלות שהיו פה אי פעם. אבל זו הצביעות שכבר התרגלנו אליה. לגופו של עניין בנושא הזה, אני מבקש לדחות את הדיון בנושא הזה, קודם כול בכך שיושב-ראש הוועדה עצמו לא נמצא ולא מסביר לוועדה את הטיעונים. שוב נוצרים כאן תקדימים מסוכנים מאוד, שלצערי, נותנים להם גב פה גם בייעוץ המשפטי, תקדימים שאחר כך נצטרך להתמודד אתם במקומות אחרים. זה דבר ראשון. דבר שני, אין באמת שום דחיפות בהקדמת הדיון. הרי כולכם יודעים שזה לא יעלה לסדר-היום היום, כולכם יודעים שאין לכם את הרוב הנדרש בבית היום כדי להעביר את החוק הזה בשעות הקרובות, כי גם הוא לא יהיה בשעות הקרובות. זה דיון מתוכנן של האופוזיציה של עשרות שעות.

אתם נלחמים פה מלחמות באוטומט - אתם באיזה פעולות אוטומטיות של מלחמה שאתם יודעים שכבר הסתיימה מזמן, וחבל שאתם מטרידים את חברי ועדת הכנסת בנושא הזה - מטרילים ומטרידים בנושאים האלה.

אני רוצה, ברשותכם, לשמוע את חברת הכנסת יעל כהן-פארן. תודה רבה. אני מהבודדים שהיו כאן ביום חמישי לאורך כל שעות היום. אני חושבת שאתם ממשיכים לרמוס את כְלָלֵי אתה יודע מה, גם אם פרוצדורלית זה עובר, אבל תקינות זה מעבר למה שכתוב בפרוטוקול. תקינות זה להיות בסדר ומוסרי גם עם ההתנהלות שלך. מה קרה פה? חבר הכנסת זוהר, חבר הכנסת קיש לא נמצא פה כרגע, כפי שאתה לא היית פה ביום חמישי. אז מה עשו ביום חמישי כשהיתה טענת נושא חדש מוצדקת לחלוטין, לטעמי אני העליתי אותה? מילא חבר הכנסת קיש את מקומך, כך שהוא היה גם יושב-ראש הוועדה, המכהן כיושב-ראש ועדת הכנסת, וגם יושב-ראש הוועדה שכלפיה נטענה טענת נושא חדש. אתה מבין את רמיסת הפרוצדורה על ימין ועל שמאל שיש כאן? גם אם הייעוץ המשפטי נתן הכשר לדבר הפסול הזה, זה הרי לא הגיוני. כל החוק הזה, מתחילתו ועד סופו, לא צריך לעבור. הוא חוק גרוע, והדרך שבה אתם מנהלים אותו רק מראה על הפחדנות שלכם ועל הרפיסות שלכם, ואני קוראת לכולם לא לתת את היד גם לחברי הקואליציה שעוד נותרו, המעטים למחטף הזה.

אנחנו מודים לך ורוצים לעבור להצבעה. מי בעד סעיף 2 לסדר-היום? רגע, התייעצות סיעתית, אדוני. התייעצות סיעתית חמש דקות. לפני ההתייעצות הסיעתית, ביקשתי רשות דיבור.

לפני, לפני. אז לפני. כן, אדוני, בבקשה. פנינו ליושב-ראש הוועדה קיש שלא יקיים את הדיון ביום חמישי. מותר לקיים דיונים בימי חמישי ובימי ראשון. חלקכם אפילו לא מגיעים לדיונים בימים שני, שלישי ורביעי, אגב.

גם עכשיו לא כולכם נמצאים כאן. מה שהיה הוא שהועלתה טענה של נושא חדש על ידי חברת הכנסת יעל פארן. גם חבריי טלב אבו עראר וג'ומעה אזברגה היום שם. וראה זה פלא, בגלל האומניפוטנציה של יושב-ראש הוועדה קיש, הוא מילא גם את התפקיד של יושב-ראש ועדת הפנים וגם, במין מגלומניה, מילא את התפקיד של מיקי זוהר. זה לא דבר קל. אני לא מקל ראש במגלומניה הזאת, שמי שהוא יושב-ראש ועדה עובר מתפקיד של יושב-ראש ועדת הפנים - כאשר הוא מתנגד לטענת נושא החדש שם, שנטענה כלפיו והולך להיות יושב-ראש ועדת כנסת כדי להכריע באותה טענה שהיתה נגדו. איך מאשרים - - -? מה זאת אומרת להכריע? הוא מצביע, כמו כולם. צריך הצבעה, זו הצבעת רוב.

חבר הכנסת טיבי, למה אתה טוען טענות שאתה יודע שאין בהן ממש? הרי יש הצבעת רוב והוא קול אחד מבין חברי הוועדה. אבל הוא יושב-ראש הוועדה, והוא גם היושב-ראש - - - אבל הוא קול אחד, כמו שאר חברי הוועדה. הוא גם יכול היה להגיע כחבר ועדה ולהצביע, זה לא שהוא יכול להכתיב את התוצאות. זה נראה פוגעני כלפי המוסד הזה - - - ידידי, אין לי בעיה כשיש טענות רציניות. הוא לא בא להכתיב את ההצבעה, הוא בא להצביע עם כל החברים וניהל את הדיון. אין בזה שום פסול. הוא ניהל את הדיון, כשהדיון הוא נגדו. בוודאי שיש בזה פסול. כשאתה טוען טענות ענייניות, חבר הכנסת טיבי, אני מקבל אותן. פה הטענה לא עניינית. הוא בא לנהל את הדיון כשהדיון הוא נגדו. באמת, חבר הכנסת זוהר. אני רוצה לעבור להתייעצות סיעתית, לבקשתו של חבר הכנסת חסון. ההצבעה תהיה בשעה 12:13. (הישיבה נפסקה בשעה 12:08 ונתחדשה בשעה 12:13.) סיימתי את ההתייעצות, אדוני. ההתייעצות הסתיימה. חברים, אנחנו חוזרים להצבעות. אני מבקש להודיע, לפני שאנחנו עוברים להצבעה על סעיף 2 ועוברים לדיון בסעיף 4, שגם סעיף 3: בקשת חבר הכנסת אמסלם להקדמת דיון בהצעת חוק יסוד, יורד מסדר-היום. אפשר להעלות את זה למליאה גם בלי הסעיף. כולם פה? אני רוצה לעבור להצבעה. מי בעד הסעיף? מי נגד? הצבעה בעד 8 נגד 6 נמנעים אין הסעיף נתקבל. הסעיף התקבל. רביזיה. הוגשה רביזיה. 3. פניית יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון

התשע"ט-2018 אנחנו עוברים לסעיף

אנא נמק את טענתך.

מי העלה את טענת נושא חדש? אנחנו העלינו. אז יטענו האופוזיציה קודם כול. כן, חבר הכנסת רוזנטל. הבקשה שלי לא עומדת על סדר-היום. אני מבקש להוסיף אותה לסדר-היום בנפרד. גם אתה מופיע, חבר הכנסת רוזנטל. איפה אני מופיע? במכתב. אבל אני לא מופיע בסדר-היום. אז שכחנו לרשום את שמך. אל תיפגע. יש מכתב, אני קורא אותו: "במהלך הדיון טען חבר הכנסת מיקי רוזנטל כי מדובר בנושא חדש לפי סעיף 85(ב) לתקנון הכנסת. יושב-ראש הוועדה מבקש להביא את הנושא לדיון." אנא טען את טענות נושא חדש,

נמק,

לא להפריע לחבר הכנסת מיקי רוזנטל, בבקשה. סוגיית הדיון היא חוק הנאמנות בתרבות. משעה שנציגי כולנו הביאו מנגנון חדש, שמערב גם את היועץ המשפטי לממשלה בקביעת הוועדה שאמורה לצפות או להכריע בגורל מוסדות התרבות שמהם ייגזל תקציב התרבות, והיועץ המשפטי לממשלה מתנגד לחלק מההצעות, כולל להצעתו של חבר הכנסת אוחנה - שנדון עליה בנפרד

אז מדובר במנגנון חדש, ולפיכך זה נושא חדש.

עכשיו אני אתך.

נימקתי. זהו? היועצת המשפטית, בבקשה. אדוני - - - לא, אתה לא הגשת בקשה.

מותר לנו לדבר.

רק מי שטען מנמק. היועצת המשפטית, בבקשה. לא נימוק, אבל להגיב. אך ורק מי שטען.

רגע, היועץ המשפטי, אני לא יכול להגיב לדבר הזה? אני לא יכול לדבר, כחבר ועדת הכנסת, בדיון הזה? אפשר לבקש את עמדתו של היועץ המשפטי? היועץ המשפטי מנסה להגיד מילה, תקשיב לו. ניתן לקיים דיון בוועדה.

בדרך כלל מתקיים דיון. כתוב: "ועדת הכנסת תדון בטענת הנושא החדש". אז תן לנו לדון בבקשה,

למרות הדיקטטורה שאתה מנסה לעשות כאן. קודם כול אני רוצה לשמוע את היועצת המשפטית. כפי שאמרתי גם בדיון קודם בנושא חדש, צריך להבחין בין טענות משפטיות לגופו לבין טענת נושא חדש. מבחינת נושא חדש - לא מדובר בנושא חדש, זה חלק מהנושא כולו שנדון בוועדה. זה לא נושא חדש מבחינה משפטית.

חבר הכנסת יונה, בקצרה. לפעמים אנחנו חלוקים גם על היועצים המשפטיים. כשנוח לכם - אתם איתם, שלא נוח לכם אתם נגדם. אם היתה פה עכשיו דינה זילבר כולכם הייתם מגבים אותה. הכול בסדר, אתם יודעים לנווט כמו שצריך. האיום הביטחוני חלף?

הוא בעיצומו. לא, דווקא לא. וואלה? הוא בעיצומו, ואני במקומך לא הייתי צוחק מזה. זה לא עניין מצחיק. האיום הביטחוני היחיד היה בנט. זה לא עניין מצחיק. תושבי הדרום כולם תחת איום ממשי, וזה לא מצחיק.

100 שנה אנחנו במאבק ציוני. לא, אל תזלזל בהם. אל תזלזל באויבים שלנו. כן, חבר הכנסת יונה. הדיון הוא תמיד

בין שאנחנו מסכימים עם הייעוץ המשפטי ובין שלא מסכימים עם הייעוץ המשפטי. זו דרכנו, הדיון הוא ענייני לחלוטין. אנחנו חושבים

סיעת כולנו, במיוחד על-ידי מירב בן ארי, משנה באופן מהותי את ההסדרים שנוספים לחוק הזה, ובמיוחד באשר לסוגיה של הצוות המקצועי והתביעה שלה בהסתייגות שלה שהיועץ המשפטי הוא זה שימנה את הצוות המקצועי שיבחן את מופעי התרבות כפי שאמר חברי מיקי רוזנטל בצדק שמבקשת שרת החינוך לגזול את תקציביהם. לכן בהחלט אנחנו מדברים על נושא חדש - שינוי מהותי במנגנונים של גזילת תקציבי החינוך ומופעי תרבות בהקשרים השונים שלהם. לכן אני חושב שהטענה של נושא חדש היא לחלוטין תקפה.

חבר הכנסת חסון. האיום הביטחוני הגדול ביותר זה הממשלה שלכם אמרו את זה שרי ממשלה, לא אני אומר את זה. אנחנו ידענו את זה תמיד, עכשיו שרי ממשלה מודים בכך שזאת ממשלה גרועה שמסכנת את ביטחון המדינה.

ולצפון גם, ולאיום האירני? אני לא יודע מה הלעג שלך. 500 טילים שלא עשיתם שום דבר ואתה עוד לועג למישהו? - - - אני רק אומר את השמות ואני מבין כמה מזל שההגה בידיים של נתניהו. אני מציע לכולם להכיר בעובדה שראש הממשלה עשה שימוש ציני בביטחון המדינה - - - סליחה? היחיד שלא היה פה ציני זה ראש הממשלה. מאיפה אתה יודע? מאיפה את יודעת? איזו אמירה חסרת אחריות. אתה לא יושב בוועדות שדנים על זה.

זאת אמירה חסרת אחריות, חבר הכנסת חסון. אתה לא יושב בקבינט, אתה לא בקי בפרטים, אתה לא יודע שום אינפורמציה ואתה מבטא אמירות חסרות אחריות. מותר לדבר על זה?

אז למה את לא מדברת? דברי על זה,

אז למה ראש הממשלה מדבר על זה?

ראש ממשלה שמדבר על סודות מדיניים - - - ענת, אנחנו רוצים להצביע. כשיש סוגיות ביטחוניות, לא מדברים עליהן. ראש הממשלה, אסור היה לו לדבר על זה. חבר הכנסת חסון ישלים את דבריו. ראש הממשלה, מאינטרסים אישיים, בגלל שהוא מכיר את הלכי הציבור יותר טוב מכולנו

עשה שימוש בביטחון המדינה כדי לאיים על שריו, כדי לאיים על שרי ממשלתו.

אנחנו מתעלמים מהאמירות המטורפות הללו. - - - להימנע מבחירות בכל מחיר, ויש כל כך הרבה גמדים סביבו שידעו להיבהל ולעשות את מה שהוא ביקש.

בחוק המדובר חברי הוועדה - חברי ועדה רציניים, גם מיקי רוזנטל, גם יוסי יונה ואחרים - שהיו בכל הדיונים ומכירים את החוק הזה מכל צדדיו, ידעו לומר באופן ברור שהנושא הוא חדש. נוספו שם כל הזמן עוד ספיחים ועוד ספיחים, עוד נושאים ועוד סעיפים, וירדו ונכנסו הסתייגויות - לכן הוועדה בוודאי צריכה לקבל שמדובר בנושא חדש ולהצביע על כך.

מי בעד טענת נושא חדש? התייעצות סיעתית. התייעצות סיעתית.

(הישיבה נפסקה בשעה 12:21 ונתחדשה בשעה 12:26.) ההתייעצות הסיעתית הסתיימה, ולכן אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 4 בסדר-היום: בקשת יושב-ראש ועדת החינוך ומיקי רוזנטל לעניין טענת נושא חדש לסעיף 85 לחוק. אני רוצה לעבור להצבעה, אני מבקש שקט.

מי נגד?

מיעוט נגד רוב נמנעים אין הרביזיה לא נתקבלה. טענת נושא חדש לא התקבלה. רביזיה, אדוני. שתי הרביזיות גם על סעיף 2 וגם על סעיף 4 יידונו בשעה